שלום לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה,

ה-4 בינואר 2023. לפני שנעבור להצבעה,

אני שמח שזה אתה. מההיכרות שלי איתך בקדנציה הקודמת הוכחתי לי שבדברים החשובים אתה שם את העניין של קואליציה / אופוזיציה בצד. לשם דוגמה, השגתי כסף בוועדת הכספים ורציתי לתת אותו לסטודנטים מהפריפריה שקשה להם לשלם את המלגות שלהם. גם סטודנטיות, יושבת פה יושב-ראש הוועדה למעמד האישה. סטודנטיות וסטודנטים. היה לי קשה ולא הצלחתי להעביר את המלגות לסטודנטים. פניתי לעודד והוא עזר לי בשמחה והעמיד את משרדו לרשותי. הם עשו זאת במהירות עודד, המנכ"ל וצוות המשרד חילקנו ביחד 600 מלגות לסטודנטים. זה מוכיח מי אתה, שאתה שם את הדברים החשובים, לא מסתכל ימינה ושמאלה ולא על עניינים פוליטיים. אני מאחל לך שגם בוועדה הזאת תמשיך בדרך זו ואני בטוח שתעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר. בהתאם להוראות סעיף 106א(1) לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. החליטה להמליץ לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לבחור בחבר הכנסת עודד פורר כיושב-ראש הוועדה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושרה. הוועדה החליטה פה-אחד למנות אותך ליושב-ראש. בבקשה, אדוני, הכיסא שלך.

תודה רבה לחבר הכנסת כץ, יושב-ראש ועדת הכנסת עכשיו כבר באופן רשמי. אדוני, יושב-ראש הכנסת, מדובר במעין סגירת מעגל מכיוון כיהנתי כמנכ"ל משרד העלייה והקליטה לפני כעשר שנים. אני רוצה להודות ליושב-ראש המפלגה, אביגדור ליברמן, ולכל סיעת ישראל ביתנו שבחרו בי כדי לעמוד בראשות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות כנציג הסיעה בכנסת. אמרתי במליאה ואחזור שוב: יש ועדות כלכליות ויש ועדות חברתיות ויש ועדות ביטחוניות, אבל יש ועדה ציונית אחת, הוועדה של הציונות יושבת כאן, בחדר הזה, והיא עוסקת באמת במהות של בניין ארץ ישראל ושיבת העם היהודי לארצו והקשר עם כל העם היהודי ברחבי העולם. אני חושב שיש חשיבות עליונה לפעילות של כל הכנסת. דווקא בימים שבהם מערכת היחסים בין ישראל לבין יהדות התפוצות חווה אתגר נקרא לזה בלשון המעטה החשיבות של הנושא הזה היא יוצאת דופן. מעל הכול צריך לזכור שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת של ההיסטוריה בה העם היהודי חוזר לארץ ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה שזה קורה אחרי 2,000 שנות גלות וזה עדיין נמשך, ועדיין רוב העם היהודי לא חי בארץ ישראל. צריך לזכור את זה והוועדה תדון בנושאים אלו ובנושאים אחרים. הוועדה הזו מתכנסת אחרי כשנתיים שבהן לא התכנסה. אני שמח שמחדשים את הפעילות שלה. אסיים בפרשת השבוע שמסיימת את ספר בראשית. נושא השיבה לארץ ישראל מוזכר כמה פעמים, פעם אחת כשיעקב משביע את יוסף לקבור אותו בארץ ישראל וחוזר על הבקשה. בהמשך יוסף מבקש מפרעה שיאפשר לו לצאת ולחזור כדי למלא את צוואת אביו. יוסף עצמו מצווה את האחים לקבור אותו בארץ ישראל. השיבה לארץ ישראל עוברת כחוט השני גם בנבואות ישועה. ישעיהו אומר: "מי אלה כעב תעופנה וכיונים אל ארובותיהן". הפירוש הוא שיש כאלה שבאים לכאן כי דוחפים אותם כעב, כמו עננים שזקוקים לרוח שדחוף אותם. והיונים, הן חוזרות לבד אל ארובותיהן. כך גם שיבת ציון תהיה, יש כאלה שבאים לבד ויש כאלה שמקבלים דחיפה. לפעמים הדחיפה הזו באה מצד אויבנו ולפעמים על ידי עידוד עלייה שבו אנחנו עוסקים באופן שוטף. אני מקווה שנראה שיאי עלייה חדשים, זה תמיד עזר למדינת ישראל. תודה רבה על האמון. אדוני, יושב-ראש הכנסת, בבקשה.

יושב-ראש הוועדה, אני חושב שאחת הדרכים המרכזיות להבטיח את ביצורה ועוצמתה של מדינת ישראל היא העלייה. חלקנו בחדר עולים של ממש אבל כולנו בנים של עולים או נכדים של עולים,

עלינו למדינה הזאת אחרי 2,000 שנים שבהן חיו בארץ יהודים מעטים מאוד ורובם חיו בתפוצות השונות רוסיה, פולין, גרמניה, מרוקו, עיראק, תימן וכולי. לכול אלו היה חלום אחד: "לשנה הבאה בירושלים". 2,000 שנים, זה דבר חסר תקדים, אין עוד בהיסטוריה עם שלא שכח את חלומו במשך 2,000 שנים והתפלל גם ברגעים מאושרים וגם ברגעי הייאוש. ברוך השם שזכינו כולנו לחיות בדור שהגשים את החלום. חזרנו לירושלים כדי לא לעזור אותה לעולם. יש מקומות רבים בעולם שאליהם אנשים מהגרים. לכל המדינות יש הגירה אבל יש מדינה אחת שאליה יש עלייה וזו מדינת ישראל. זכית, אדוני, לעמוד בראש הוועדה הזו. אני רואה שאתה מבין את גודל השעה ואני שמח לראות את זה. אני חושב שכל חברות וחברי הוועדה יזכו לעשות דבר גדול וזה לעודד את העלייה, לאפשר אותה, להקל על העולים. אני מאחל לך,

הצלחה גדולה בתפקידך זה ולכל חברות וחברי הוועדה. תודה רבה. חבר הכנסת ליברמן, בבקשה. ברכות, באמת עשית את כל הדרך ממנכ"ל משרד הקליטה ועד להיותך יושב-ראש הוועדה. בדרך היית שר החקלאות, שר הנגב והגליל. שנתיים שלא הייתה ועדה, דווקא בשנתיים של מלחמת רוסיה-אוקראינה, העלייה, כל הוויכוחים שהיו בחברה הישראלית. זה היה מורגש שוועדה כל-כך חשובה, דווקא בשעה כזאת קריטית לא מתפקדת. אני מקווה שכל החלל יתמלא כמו שצריך. היו דיונים שפנינה ואני דיברנו על הנושאים ולא היה פורום מתאים ללבן את כל הנושאים. ועדת העלייה והקליטה היא ועדה חשובה. אפשר לדבר על כל נושא, אפשר לדבר גם על עלייה להר הבית ועוד כמה דיונים מרתקים. מבחינתו כמפלגה זו מהות הציונות. אני מסתכל בגאווה כמה עולים יושבים כאן מאתיופיה, אוקראינה, רוסיה, צרפת, מולדובה, רומניה זה פשוט, אין דבר כזה באף מדינה אחרת שכל-כך הרבה עולים הגיעו ממקומות שונים ויושבים ודנים תוך מחויבות לתפיסה הבסיסית של הציונות. אני בטוח, אני ראיתי מה עשית בוועדה למעמד האישה, ועדה שכאילו כולם אמרו: "מה פתאום עודד לוקח את הוועדה למעמד האישה?" ובסוף זו הייתה תקופת שיא של הוועדה. אני בטוח שגם פה תביא את אותם שיאים ואת אותו המרץ וגם הממלכתיות.

חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. כבוד יושב-ראש הוועדה, ידידי עודד, אני רוצה לומר שאתה האיש הנכון בזמן הנכון ובמקום הנכון. אני יכולה להעיד כמה שנים אחורנית, עוד בטרם נכנסת לזירה הפוליטית, שהנושא הזה בער בך גם כמנכ"ל משרד העלייה והקליטה ברגישות, תוך שיתוף ציבור, תוך שיתוף העולים החדשים, הובלה של תהליכי עומק שאני אומרת לך ששינו ומשנים עד היום את הגורל של רבים מהעולים. כמי שהובלנו ביחד את הדרך החדשה לראות את הנתונים בזכאויות לבגרויות בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה מ-52% ל-70% ועוד הרבה מאוד דברים נפלאים. זה מחמם את הלב שאתה יושב-ראש הוועדה הזאת. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לך על כל שיתוף הפעולה בזמן שכיהנתי כשרת העלייה והקליטה כדי להיטיב עם העולים מכיסאך כשר

הקדשת זמן רב, אתה ומנכ"ל המשרד,

כל זה מתוך הבנה שיש כאן גם אחריות למשרדים אחרים ולא רק למשרד העלייה והקליטה. ראית בזה שליחות בסיסית ראשונה במעלה כדי לחזק את חוסנם של עם ישראל והחברה הישראלית. אני רוצה להודות למי שבצניעות תמיד אכפתית ומובילה, מנהלת הוועדה. זכית בשלומית. גם בתקופות שהוועדה לא תפקדה במשך שנתיים אני יכולה להגיד לך שהיא תמיד הייתה שם בשביל העולים, תמיד קיבלה את פניות הציבור, תמיד הייתה בדאגה, הגיעה לדיונים במליאה מתוך מסירות מאוד גדולה. לדעתי את גם עלית לארץ, נכון, יקירה? אני רואה את ההתרגשות שלה. היא כל-כך רצתה שהוועדה תחזור לפעילות אז אני אומרת לך - - - למה לא הייתה וועדה במשך שנתיים,

שאלה טובה. אני רוצה לומר שלמרות שלא הייתה ועדה - - - עם ישראל מתסכל עלינו, שנתיים אין ועדה? טלי, מאיזו מפלגה את?

עודד, זכית במנהלת מדהימה. אני נמצאת כאן לרשותך.

שנתיים אין ועדה וזה מביך זה לא משנה מאיפה אנחנו, אנחנו מקבלים משכורת. חד-משמעית. את צודקת אבל אני רוצה להשלים את הדברים שלי. ונערוך דיון רק על זה. תכף אני הולכת לקבל את הוועדה למעמד האישה ואני שמחה שיש מישהו שיעשה לי מנטורינג צמוד. עלה והצלח, וחבר הכנסת ליברמן, יושב-ראש המפלגה, אני חושבת שזה אחלה מינוי. יש פה שר מקשר לשעבר שיכול להסביר שבכנסת הקודמת זה היה בידיים של האופוזיציה ופשוט האופוזיציה הקודמת לא הקימה את הוועדה. חברת הכנסת שרון ניר ואחר כך חבר הכנסת אלקין. חברי, חבר הכנסת עודד פורר, אני רוצה לברך אותך מעומק הלב. עודד, אתה איש של מעשה וצנוע תמיד בעשייתך. מה שבטוח שמים שקטים חודרים עמוק וכל אבן שאתה הופך אתה עושה את זה כמו שצריך אני שמחה שאתה מגיע להיות אחראי על הנושא כבד המשקל שהוא הביטוי למפעל הציוני הגדול ביותר שהיה להיסטוריה של מדינת ישראל, זה באמת הסיפור של מוסד העלייה והקליטה לאורך השנים ובאמת שכולנו מייצגים פה כור היתוך אחד גדול. ברכות גדולות ובהצלחה.

חבר הכנסת אלקין, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת גוטליב. אני לא חייבת לדבר, אני מדברת רק כשיש לי מה להגיד. אני מאחלת לנו בהצלחה ואנחנו נמדדים במעשים ולא במילים. תודה רבה. חבר הכנסת אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך אותך על היבחרך לתפקיד, זו באמת בחירה ראויה. לא תמיד מגיע לראשות ועדה מישהו שמכיר את הנושא לפני ולפנים. היית מנכ"ל משרד העלייה והקליטה בין הכי טובים בהיסטוריה של המשרד, אני אומר את

אני מכיר היטב את המשרד ואני בטוח שתדע להוביל את הוועדה הזאת בהצלחה רבה. בשבילי זה רגע מאוד מרגש, זאת הייתה הוועדה הראשונה שלי בכנסת וזו הפעם הראשונה שניהלתי משהו בכנסת כשהייתי יושב-ראש ועדת משנה לתלמידים עולים בוועדת העלייה והקליטה בקדנציה הראשונה שלי ולכן יש הרבה זיכרונות מהמקום הזה. הוועדה הזאת עוסקת בעצם קיומה של מדינת ישראל ובטח בתקופה שבה אנחנו מתחלים את העבודה שלנו יש הרבה אתגרים. יש יכולת להביא לפה עלייה גדולה במציאות המורכבת שיש היום במלחמת רוסיה-אוקראינה אסור לפספס את ההזדמנות הזאת גם בתקופה שיש סכנה לשינוי חוק השבות שהוא אחד מבסיסי המהות הציונית של מדינת ישראל, גם במערכת היחסים עם התפוצות. אני מעריך וחושש שיהיו לא מעט נושאים מורכבים ולכן השולחן הזה הוא מרכזי לצורך פיקוח על הממשלה ולשיח ציבורי בנושאים קריטיים כמו עלייה לארץ ויחסים עם התפוצות. אין לי ספק שתעשה זאת נאמנה. אני מסכים עם חברת הכנסת גוטליב שזה באמת אירוע בעייתי שבקדנציה הקודמת הוועדה לא תפקדה. אני רק אתן לך מידע היסטורי, היות והייתי כאן, הוועדה הזאת הייתה אמורה להיות ועדה קואליציונית, היה אפילו מועמד לרשות הוועדה, התבקשנו על ידי האופוזיציה להוסיף ועדה לאופוזיציה כדי שהאופוזיציה תוביל - - - זאת הסיבה - - - טלי, טלי - - - תשמעי את הסיפור, זה דווקא מעניין. בגלל שאני מכירה את אלקין - - - אבל אני לא מכיר את הסיפור, חברת הכנסת אלקין - - - זה לא משנה, הוועדה לא התכנסה - - - חברת הכנסת גוטליב, הכלל בוועדה הוא שמי שברשות דיבור מדבר, זה הכלל. - - - קריאה ראשונה.

אין קריאות, זה פשוט - - - שנתיים לא התכנסנו - - - אני רק אסיים את העובדות ההיסטוריות. אנחנו לא צריכים כל הזמן לתרץ את מה - - - לא, לא צריך לתרץ. רוצים לשמוע קצת היסטוריה. לא צריך לתרץ, יש עובדות. הוועדה הזאת הועברה לידי הליכוד. לפי תקנון הכנסת, כדי לכנס את הוועדה צריך למנות יושב-ראש, הליכוד לא בחר יושב-ראש עד סוף הקדנציה ולכן היא לא התכנסה. לא שמעתי שטות כזאת מעולם. גם לאופוזיציה יש חלק בוועדה. בסף הכול היה קול אחד עודף, די עם התירוצים. חברים ועם ישראל שמקשיב לנו, אתם שמעתם פה עכשיו תירוץ מדופלם - - - בחרתם, בחרתם לא להקים אותה. תירוץ מדופלם, הרי זה לא מעניין אותך. הרי אתה כל-כך מתעסק בקליטה ועלייה, לא חשבת לפנות - - - הוועדה? אני אומרת: די תירוצים והלאה מעשים. את צודקת ואני מציע שלאור דברייך אולי תבקשי כינוס בסיעת הליכוד כדי להבין למה לא בחרו יושב-ראש בפעם הקודמת. רשום בפניך שגם אם באתי פה לשעה או לארבע שנים, או אולי ל-20 שנים, כשאכפת לי ממשהו אני מעוררת אותו. אין מצב, אם הייתה ועדת רווחה שלא מתכנסת הייתי דואגת שתתכנס, אם הייתה וועדה - -- הייתי דואגת שתתכנס.

לכולנו גם יחד, וזה חוצה מפה פוליטית, יש אחריות למטרת הוועדה. אין תירוצים, תירוצים זה בבית ספר.

חבר הכנסת סובה ואחריו חבר הכנסת ביסמוט. אני מברך אותך,

עודד פורר, שר לשעבר ומנכ"ל לשעבר של משרד הקליטה. אני שמח שכבר בישיבה הראשונה יש התעניינות רבה. אני מציע ומאחל לחברת הכנסת גוטליב להמשיך במרץ הזה באנרגיה כי לוועדה הזו באמת יהיה מה לעשות, אז תבואי עם האנרגיות גם לישיבות הבאות כשנדון - - - העיקר שבזכותך היום נאמתי בכנסת. נכון, כי ויתרתי לך. כי גם בעיניך היה חשוב שאחמד טיבי לא יהיה סגן יושב-ראש. אם כבר אנחנו פה בערב גילויים אז אספר, אביגדור ליברמן שכבר שנתיים חגגנו יום עלייה בכנסת בלי ועדת העלייה והקליטה. אספר שיושב-ראש הכנסת הקודם מיקי לוי כן רצה ללכת על הראש של האופוזיציה דאז, סליחה, היו חברי כנסת שרצו לשכנע את מיקי לוי ללכת על המהלך הזה ולקחת והוא בכל זאת המשיך להיות ממלכתי והוא אמר שאם החלטנו לתת את זה לאופוזיציה אז זה לא יפה לקחת מהם משהו שהם לא רצו.

כן, במקרה הזה כן. אני שמח - - - - - - אני מציע שנחזור לנושא. - - - בואו נתכנס ונעשה טוב לתפוצות כדי שנעשה טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל. אנשי תפוצות גם צופים בנו בחוץ לארץ אז בואו נשמור גם על רמת הדיבור. ממש - - - מה שאני רוצה להגיד - - - - - - רואים אותי או לא רואים אותי. אני מברך את העולים החדשים שמחכים לטיפול, באפשרותך לעשות את זה, לקדם את הנושאים. אני שמח שאנחנו פה בוועדה הזאת נתכנס ונפתור את הבעיות, תודה רבה ובהצלחה.

חבר הכנסת ביסמוט ולאחריו חבר הכנסת טל. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת פורר,

בהצלחה! תודה רבה. דיברת על הייחודיות של הוועדה הזאת. אני מאלה מקווים שכל יהודי העולם יעלו לארץ ויחיו כאן, אבל אם היה נשאר אפילו יהודי אחד עדיין הוועדה הזאת הייתה צריכה להתקיים, כך אני מאמין. אני שמח להיות בוועדה הזאת. אני חושב שטלי גוטליב, עמיתתי, שכל-כך תורמת למחנה שלנו, הביאה לנו הרבה מאוד מזל.

בניסיון ראשון, רק נכנסת לכנסת וכבר הוועדה החשובה הזאת מתכנסת. חבל שלא באת קודם. את זה אני אומר בצורה כנה. האווירה המאוד ידידותית שיש היום כי זו ישיבה ראשונה וגם זה נושא שמאחד ימין ושמאל, נאמר בצדק שזה מגלם את הציונות. לא צריך להיבהל אם יהיו חילוקי דעות ביננו. כולי תקווה שכשיהיו כאלה אז לפחות בוועדה שלך, בהתאם לאופייך, אז הם יתנהלו בנועם וזה יתרום לוועדה הזו. הוועדה הזו, גם כשלא נסכים, כולנו רוצים בכל עולה שמגיע לפה. אומר לאותם אלו שצופים בנו בעולם ומחליטים להישאר שם אנחנו אוהבים אותם לא פחות. תודה רבה. חבר הכנסת טל, בבקשה. אדוני, אני רוצה לברך אותך על היבחרך ליושב-ראש הוועדה. אני רוצה לומר בגילוי נאות שאני מקנה בך, זו ועדה שמאוד קיוויתי להוביל ואני חושב שהיא הוועדה החשובה ביותר בכנסת. ברגע שהחליטו לתת אותה לאופוזיציה אז אני שמח שאתה קיבלת אותה. אני, אגב, מקווה שתהיה פה קדנציה קצרה מאוד. דווקא על זה אנחנו יכולים להתווכח ולא להסכים. אזכיר לכולנו ששמה המלא של הוועדה כולל גם את התפוצות. הדבר הזה חשוב מאוד, הקשר שלנו ליהודי התפוצות הוא דבר שעלינו לזכור הן בשם הוועדה והן בדברים שנרצה לעסוק ובעזרת השם נעשה ביחד.

אציין שמשרד העלייה והקליטה, עד לפני כ-10 שנים היה נקרא משרד הקליטה. כשהייתי מנכ"ל הובלתי החלטת ממשלה שהוסיפה לשמו את המילה "עלייה", מילה שקיימת רק בשפה העברית. בשבוע הבא יתקיימו שני דיונים, סדר יום יופץ מיד בסיום הישיבה ונתחיל לסקור את פעילות משרד העלייה והקליטה ומשרד התפוצות. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:32.